ברוכים הבאים לישיבה השנייה של ועדת העבודה והרווחה היום, א' באב תשפ"ג, ראש חודש, 19.7.2023. הנושא הוא הרביזיה שהגשנו על הצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הפחתה של סכומי עיצום כספי נגישות) והצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ייצוג הולם). אנחנו הולכים לדון בשני דברים, א', בפתיחת הרביזיה, פתיחת דיון מחדש, ואחר כך על התיקונים שהגיעו להבנות בין הנציבות למשרד הבריאות. דבר ראשון, מי בעד פתיחת הרביזיה, פתיחת הדיון מחדש?

אין מתנגדים. הדיון נפתח. הצבעה בעד 1 נגד 0 נמנעים אין אושר.

היועצת המשפטית ענת מימון תציג לנו את השינויים, לא את התקנות שכבר הקראנו והחלטנו, אלא את השינויים שהתבקשו להגיע להסכמות. בבקשה. אני אציג את השינויים. אני רק מזכירה, אנחנו דנים בתקנות הפחתה, החובה לעיצומים כספיים כבר נקבעה בתיקון שנעשה לפני שנה וכרגע אנחנו קובעים את ההפחתה. כמו שנאמר, התקנות הוצגו וכל הנסיבות להפחתה על פי המודל שקיים, גם להפחתה בעיצומים אחרים,

בסוף הדיון נטענו טענות לגבי מערכת הבריאות, לגבי קופות החולים, וביקשו לבוא בדין ודברים ואני אציג את התיקון שאליו הגיעו בנושא. אני מדברת עכשיו על הסט של תקנות הנגישות, בתקנה 2 שמדברת על ההפחתה בשל התנהגות המפר נוספה נסיבה שקובעת שלמפר מערכת נהלים שנועדה לאתר ולמנוע ביצוע הפרות באמצעות בקרה ופיקוח פנימיים וההפרה מעידה על כשל נקודתי ולא על כשל מערכתי. אז זו תהיה נסיבה להפחית 30% מסכום העיצום הכספי.

אני רק מעירה, שהיה את העניין הזה של גובה מחזור עסקאות, שביטוח לאומי טענו שהם לא יכולים להוכיח דבר כזה, אז אנחנו מוחקים את זה משם, ולגבי התחילה, בגלל שחשבנו שזה יעבור לפני שעברה שנה מיום תחילת החוק אז היא הייתה קבועה תחילה ל-13 ביולי, אבל מכיוון שהמועד חלף אנחנו נמחק את זה והתחילה תהיה מיידית ביום פרסום התקנות. לגבי הסט של הייצוג ההולם, שם אין את התקנה הזו של ההפחתה, אבל כן יש את התיקון של הביטוח הלאומי ושל התחילה. זהו, אלה התיקונים שהוכנסו ביחס למה שהוצבע בישיבה הקודמת. אנחנו נאפשר לדן רשל, נציב שוויון זכויות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני חושב שמאז הישיבה האחרונה, שלצערי לא נכחתי בה כי לא הייתי בארץ, כן נעשתה כברת דרך ארוכה והייתי אומר גם מוצלחת מול משרד הבריאות ואני חושב שגם הייתה התקדמות כלשהי מול הקופות. אני חושב שכרגע, אולי מה שאני מבין, עלול עדיין להיות גורם שצריך לדבר עליו,

זה אחוזי הפחתה כאלה או אחרים שמבחינתנו זה אירוע שהוא לא רק שלנו, אלא בכלל של משרד המשפטים. אנחנו כרגע בהקשר הזה לא יכולים לעשות עוד מעבר למה שיש לנו כאן עכשיו, אבל מבחינתנו אין לנו שום רצון להקשות על אף גורם,

אנחנו רוצים לעבוד עם הקופות במשותף. גם לפני שהתחיל הדיון הזה דיברנו כאן בחוץ, יש לנו עניין משותף והדדי לשתף פעולה עם כל הקופות. בחוץ דיברנו עם הכללית, אבל אני חושב שבנסיבות האלה כן אפשר להתקדם וצריך להתקדם בשביל לשים את זה מאחורינו בשביל שתיקון החוק הזה סוף סוף יתחיל להיות מיושם. כן, אני חושב שזה מאוד חשוב שלכל מערכת תהיה מערכת נהלים שנועדה לאתר תקלות, למנוע ביצוע הפרות ולעשות בקרה ופיקוח פנימיים ולא לאפשר דברים כאילו לא קרה שום דבר. צריך לדעת להתייחס בכל החומרה וכשצריך אפשר לעשות את ההפחתה. לכן אני חושב שזה תיקון חשוב מאוד וטוב שהגענו להידברות ביניכם. מישהו רוצה

לגבי התיקון המוצע, אנחנו דיברנו עם הנציבות בחוץ ואנחנו מציעים להעלות את האחוזים מ-30% ל-50% כדי ששירותי בריאות לפחות, או מי שמהווה רשת, ועל זה דיברנו בדיון הקודם, יוכל ליהנות מצבר הפחתות של 70%. זאת אומרת 30% זה לא נותן לנו משהו שאנחנו יכולים ליהנות ממנו עם הפרה נוספת ולהגיע ל-70%. ודבר נוסף,

לא ראינו את לוחות הזמנים שלפיהם הנציבות הולכת לאכוף את העיצומים האלה והבנתי שזה באיזה שהוא תהליך הכנה, אבל נדמה לי שמאחר שהתקנות מסתמכות על לוחות הזמנים היה ראוי שאנחנו נראה את זה לפני שאנחנו מאשרים את התקנות, אולי יש לנו מה להעיר על זה. אני אומר שאכן החוק דורש לפרסם לוחות זמנים שמהווים גם בסיס לפסיקה של בית המשפט בקשר לפיצוי להוכחת נזק והם גם ינחו אותנו באכיפה שלנו ואנחנו בתהליך סיום גיבוש לוחות הזמנים האלה. הם נדיבים, הם נותנים לחייבים זמן משמעותי לתיקון והם יפורסמו באתר הנציבות ויהיו שקופים לציבור. ואני אומר לגבי הבקשה על האחוזים שצריך לזכור שיש פה שורה של נסיבות שיכולות להצטבר ביחד, כפי שהסברנו בדיונים הקודמים. גם הנסיבות האחרות יכולות להיות רלוונטיות לקופות וכיוון שההצטברות של הנסיבות יכולה להגיע גם ל-90% הפחתה נקבע הגג הזה שההפחתה המצטברת לא תגיע ל-70%. הסברנו גם קודם לקופות, יש פה עוד נסיבות,

אחרי שכבר מצאנו את ההפרה, יכול להראות לנו שהוא נקט פעולות למניעת הישנות וזה מצטבר לנסיבה הנוספת שהוספנו. הם יכולים גם ליהנות מזה שלא הייתה להם הפרה קודמת. זאת אומרת הסכומים הם מצטברים והם ניכרים. ואני מזכירה שוב שהסכומים הופחתו כבר בדיוני החקיקה ושאנחנו במצב הקיצוני שבו בכל זאת הוטל עיצום. תודה רבה. ניגש להצביע. אם אפשר ממש במשפט. בפתח הדברים אני רוצה להגיד לזכות הנציבות שבעקבות הדיון האחרון שהיה כאן בוועדה הם באמת נפגשו עם משרד הבריאות ועם הקופות, ואני חושב שלא כדי לצאת ידי חובה,

הקשיבו ושמעו את ההערות שלנו וגם תיקנו. הנוסח שמופיע כאן כולל תיקון בעקבות דברים שנאמרו בישיבה. מבלי לחזור על הדברים שכבר נאמרו בישיבות הקודמות אנחנו חשבנו שכברת הדרך של התיקון לא מספיקה. בגלל המאפיינים הייחודיים של הקופה אנחנו חשבנו שיש מקום לבצע תיקונים נוספים והעברנו למזכירות הוועדה אתמול. תודה רבה. אני עובר להצבעה. מי בעד אישור התקנות עם השינויים שהיועצת המשפטית ענת מימון הציגה בפנינו?

מי נגד? אין מתנגדים.

התקנות אושרו פה אחד כפי הנוסח שהוצג היום עם התיקון שהוצג היום על ידי עורכת הדין ענת מימון. תודה רבה, הישיבה הזו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:59.